בוקר טוב לכולם, אני מתכבד לפתוח את הישיבה.

שאנחנו בדיון שהוא מעין שיפוטי ובדיון שהוא החלטות אישיות, ודיון שגם מדבר על גורלו של